אני פותח את ישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה.

סיוע המדינה לניצולי השואה, ביקורת מעקב, דוח 71א של מבקר המדינה. אני חושב שהנושא של ניצולי שואה לא תלוי בבחירות, בטח לא בקצב הזה שמתרחשות עלינו בחירות. לשמחתי הרבה זה

הפעם אנחנו מדברים על דוח שהתפרסם באוקטובר האחרון. זה דוח מעקב על דוח מקיף משנת 2017 בנושא הזה. לפני שאציג את הממצאים אני אתן שלוש נקודות להדגשה.

זה דחיפות הנושא.

ניצולים רבים הולכים לעולמם מידי

מספר נתוני מפתח כדי שנדע איפה אנחנו עומדים. 192,000 ניצולי שואה, זה הנתון שהיה נכון לסוף שנת 2019. 5.57 מיליארד שקלים זה תקציב הרשות לזכויות ניצולי השואה בשנת 2019. 70% מהניצולים ומנפגעי ההתנכלויות מקבלים

זאת במיוחד תוכנית שנדרשה לתמוך בניצולים שמצבם מאוד לא טוב. למרות זאת, שיעור הניצול של התקציב הוא מאוד נמוך. החזרת אותנו לשקף הזה. שני שקפים קדימה דיברת על לחצני מצוקה. לא. דיברנו על שיפוץ דירות,

בשקף הזה

אני רק אתקן. היום מי שעומד בראש הצוות זה השר לשוויון חברתי.

מי שמתכלל בפועל את הצוות זה הרשות לזכויות ניצולי שואה. אני מבין את הבלאגן.

ואני אשמח גם אם מבקר המדינה יוכל לענות.

מיקי, תודה. צחי, אתה נציג משרד מבקר המדינה. ברשותך אציין שנמצא

סגן מנהל האגף נתן שטיבלמן ומנהל הביקורת אלי

גם בתחום של התאמות דיור יש לנו שיתוף פעולה עם משרד הבריאות ועם משרד השיכון. בחשיבה שלנו וביוזמה שלנו אנחנו מסדירים מסלול ירוק לניצולי

אנחנו נגיע אליהם ואנחנו מגבשים תוכניות משותפות לאוכלוסייה הזאת. גם זה קשור לדוח מבקר המדינה ואנחנו עושים את זה עם קשר ובלי קשר וגם את זה אנחנו מובילים. יש לנו שיתוף פעולה עם משרד הפנים בנושא הנחות לארנונה לנזקקים.

אתם יודעים שאנחנו מטפלים בכ-200,000 איש לפי הסדרים שונים בתקציב של 5.5

החשוב הוא להיות חלק מקהילה תומכת. עשינו מיפוי של 9,000 הניצולים האלה, לראות מי ביניהם גר באזור שיש בו קהילה תומכת. לצערי, רובם לא גרים באזור של קהילה תומכת. מי שכן, אנחנו נעשה תכנית עם משרד הרווחה נעביר אותם להיות חלק מקהילה

אני אומר לך כבר שמה שצריך לעשות זה לקחת

בפרט שמספרם יורד,

שהם מקבלים, קודם כל המדינה נותנת ואחר-כך

נכון. אני חושבת שאולי אנחנו בכל מקרה נעשה להם ועדות, נקבע להם אחוזי נכות כדי שמול הרשויות פה יהיה להם את האחוזים שלנו. הקבוצה הזאת לגמרי בחשיבה אצלנו, רק

אנחנו רוצים שתהיה כתובת אחת לארגונים. לא התכנסנו עכשיו לנושא של זיכרון השואה. חבר הכנסת מיקי לוי, אתה רוצה להתייחס עכשיו? מתי שתיתן לי.

המשרד נערך ב-20 רשויות מקומיות בחירה של 20 מתכללים.

ולכן כל תהליך גיוס המתכללים קפא על שמרים באותה תקופה. יחד עם זאת, המשרד עשה מספר פעולות כדי לקדם את תהליך המימוש של החלטת

אנחנו פנינו למשרד ראש הממשלה ואנחנו מתכוונים

אנחנו עוברים למשרד

והשיכון ואני מתנצל בפני מי שחושב שקטענו אותו מהר

במקום שהוא לא יכול היה לנצל את התקציבים שלו,

אנחנו יודעים לנצל אותם יוצא מן הכלל טוב. אתה אלעזר יודע את זה מצוין. אנחנו יודעים לנצל אותם מצוין לצרכים של

אנחנו נעבור למוסד לביטוח לאומי ואחרי זה למשרד לשוויון חברתי. אלעזר, אני רוצה לבקש אם אפשר שהוועדה תיתן בסוף

אני אומר את

אין לו שום יכולת למידה ולא כלום.

הרשות נמצאת 50 שנה באוצר כסגן שר האוצר הרשות היתה קרובה לליבי וטיפלתי בה באופן אישי. מה

אני קרוב וצמוד לנושא הזה. מיקי - - - מדם ליבי אני מדבר, אני מבקש ממך. דיברתי עם שר האוצר ואמרתי לו שיעצור את

היא רק מוזכרת כדרך אגב באקראי כשקיבלה תוספות והשלמות הודות למאמץ של כמה אנשים טובים. זה כולל את יושב-ראש הוועדה, הרשות לזכויות ניצולי שואה וכמובן

הקרן לרווחה מכירה את הבקשה הזאת שלך? הקרן לרווחה מכירה כי אני גם בוועד המנהל שם. הם לא יכולים לפתור את זה כי יש להם מינויים מלפני

אני חושבת שהשינוי עכשיו, 50 יום לפני הבחירות, יהיה דבר שנשקול אותו. אני רק אומר שאם משרד האוצר,

יעמיד תקציבים לטובת ניצולי השואה אם זה יהיה במשרד האוצר ולא יעמיד להם תקציבים אם זה יהיה במשרד אחר, אני חושבת שזה דבר שצריך

שמענו בקשב רב את הדברים, כולל דברים שתוקנו והשתפרו. בהקשר של מעבר האחריות, אני חושב שציינו את זה והסברנו את זה גם בדוח, על חשיבות השמירה על יציבות והימנעות

אני אתן לכם דוגמה. אני זוכר את אמא שלי ז"ל במלחמת המפרץ. רק בגלל שהמילה גז היתה באוויר מה זה עשה לה ואמא שלי היתה